לסעיף הראשון בסדר-היום, שאילתות דחופות. שאילתה ראשונה: סגן שר הביטחון אלון שוסטר ישיב על שאילתה דחופה מס' 73, של חבר הכנסת שיקלי, בנושא פרצות בגדר הביטחון. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, בוקר טוב. גדר הביטחון פרוצה ומוזנחת לכל אורכה מצפון ועד דרום. מטרתה הייתה להיות מכשול אפקטיבי מפני פולשים ושוהים בלתי חוקיים, שכיום פורצים ומעורבים לא אחת בפלילים ובטרור, חבר הכנסת שיקלי. נכנסים ויוצאים באין מפריע מהפרצות שבגדר. חבר הכנסת שיקלי, ברשותך, אם אפשר, יש את כל החומרים. על פי התקנון אתה צריך להקריא בדיוק את השאילתה. הוא יודע והוא ישיב, כי הוא ראה את כל מה שכתבת. אז לחזור? קצר, קולע, מה שכתוב.

ואם אין ברשותך, אני יכול לתת לך. אז למי שמצטרף אלינו עכשיו, גדר הביטחון פרוצה ומוזנחת, למרות שמטרתה היא להיות מכשול אפקטיבי מפני פולשים. כיום שוהים בלתי חוקיים המעורבים לא אחת בפלילים ובטרור נכנסים ויוצאים באין מפריע מהפרצות שבגדר. ברצוני לשאול, כבוד סגן השר: 1. מה הסיבה להזנחה? 2. האם בכוונת משרדך לפעול כדי לשקם את גדר הביטחון? עכשיו אני אעזור לך, כדי שאחר כך, מניסיון, תהיה לך אפשרות נוספת לשאלת המשך, ואז תוכל לפתח את זה טיפה. בבקשה, סגן השר. תודה, היושב-ראש. קודם כול, השאלה היא חשובה, היא נשאלת מעת לעת. הזדמנות לענות. פיקוד המרכז בפרט וכוחות צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל בכלל פועלים באופן יום-יומי למיגור תופעת כניסת פעילי טרור לשטח מדינת ישראל באמצעות מגוון מאמצים ואמצעים מבצעיים ומודיעיניים. גדר הביטחון היא נדבך אחד מתוך האמצעים המרכיבים את המענה המבצעי השלם שניתן על ידי כוחות הביטחון למניעת כניסת פעילי טרור ובעלי כוונות זדון פליליות למדינת ישראל. בקו התפר כוחות צה"ל, בשיתוף משטרת ישראל, מתמודדים עם המעבר הלא-חוקי באמצעות תצפיות, ביצוע פטרולים בשטח והצבת מארבים. לצד זאת מתקיים מאמץ מודיעיני מתמשך של צה"ל, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל ומג"ב, שבאמצעותו מבוצעות פעולות שיבוש וסיכול יזומות. מובהר כי מדובר במאמצים רציפים ומתמשכים לאורך זמן, אשר תוצאותיהם ניכרות בתקופה האחרונה בתפיסת שוהים בלתי חוקיים. האכיפה נעשית על פי תעדוף תקציבי וריכוז כוחות מבצעי ומודיעני בהתאם. אנחנו צריכים להגביר את שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים שפועלים במרחב. בתקופה הקרובה אף אני אצטרף למאמץ המשולב בקו התפר. פעולות ההגנה האפקטיביות כנגד טרור נעשות בעיקרן בעומק השטח: באזורי המגורים, ההתארגנות והיציאה של פעילי הטרור, תוך הכרת המגבלות והיעדר ההרמטיות בעולם הסבוך הזה, שכבוד היושב-ראש מכיר אותו היטב. ראוי לציין שכלל הפעולות שנעשות על ידי כוחות הביטחון, בתקופה האחרונה בוודאי, וגם בשנים הקודמות, כנגד הטרור הן אפקטיביות למדי. גדר שתמנע מעבר אדם במתכונת שקיימת בגבולות מצרים ועזה ומוקמת כעת בגבול הלבנון, היא בעלת השלכות תקציביות גדולות מאוד. ניהול הסיכונים של מדינת ישראל מתבסס, אם כן, על הערכות מצב קבועות, שמעניקות בשלב הזה את העדיפות הברורה להשלמת הגדר והמיגון בלבנון,

אוסיף עוד בהקשר של קו התפר כי בסוגיות נקודתיות אנחנו נותנים מענה מקומי במגוון דרכים.

חבר הכנסת שיקלי? כן. שאלת המשך, בבקשה.

כבוד סגן השר, אני חושב שביטחונם האישי של תושבים, אם זה באזור מיתר, אם זה באזור היישוב אדרת, אם זה באזור ראש העין, עמק חפר, ביטחונם האישי של התושבים נפגע הרבה פעמים לא רק מפעולות טרור, כפי שציינת, אלא הרבה מכל מה שקשור בהיבט פלילי. ולכן אני רואה חשיבות אדירה בשיקום אותן פרצות. אני לא מדבר על מכשול כזה כמו שיש בגבול לבנון או כמו בגבול מצרים, אבל האם יש כוונה לעשות טיפול, נקרא לזה, בגדר הקיימת, כדי לשקם את הגדר הקיימת? לא להקים מערך חדש, אלא להתייחס בצורה רצינית למכשול. האם יש כוונה לשקם את הפרצות האלה, או שזה פשוט יישאר פרוץ? אני חושב שאמרתי דברים בצורה ברורה. כדי לייצר מצב של שיקום שעומד בפני עוצמתו של היחיד שמאוד רוצה לעבור, יש צורך בשדרוג שיש לו משמעויות תקציביות מרחיקות לכת. מה שהיה לא יחזיק מעמד. אני מקווה שזה יקרה בהמשך. יחד עם זאת, כרגע, אני אישית מכיר את המציאות במטה יהודה, מכיר במיתר, מכיר את הסוגיות לאורך הגדר. אמרתי שהנושא הזה גורם לי להיכנס פנימה ולנסות להיות חלק בתוך התיאום. יש פה תיאום שהוא בהחלט נחוץ. אני מקווה שנביא ברכה, ולא רק בתחום הטרור, כפי שאמרתי,

אנחנו זוכרים, אבל משמעותי מאוד, אלא גם בתחום הפלילי, שהוא משמעותי לביטחון ובעיקר לתחושת הביטחון של התושבים,

תודה רבה. השאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 75, מאת חברת הכנסת מיכל רוזין, בנושא צווי הרחקה לגברים אלימים. ישיב סגן השר לביטחון הפנים חבר הכנסת יואב סגלוביץ',

בבקשה.

כבוד יושב-ראש הכנסת, כבוד סגן השר, השבוע ציינו בכנסת את יום המאבק באלימות נגד נשים. אני רציתי לשאול על צווי הרחקה לגברים אלימים: 1. כמה צווים מוצאים בשנה? 2. מהן הפעולות הננקטות למניעת הפרתם? 3. כמה צווים הופרו בשנתיים האחרונות, ומה שיעורם מכלל הצווים?

אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת מיכל רוזין, צווי הגנה, שמטרתם להגן, באים מכמה כיוונים, ואני אנסה להסביר על אילו נתונים אני יכול להשיב ועל אילו נתונים פחות. למעשה אני אתן את הנתונים. הנתונים שאני אתן עכשיו הם נתונים שאולי הם לא מושלמים, כי הרבה צווים מוצאים, ולא כולם בהקשר של אלימות כנגד נשים. למעשה מדובר על סעיף 287, אותם צווים שיפוטיים, כי בעיקרון בהפרת צו יכולים להיות מקרים של הפרה לא בהכרח של צו שיפוטי אלא של החלטה כזו או אחרת של בעל סמכות. אני אומר את הדברים האלה כי הנתונים שאני הולך לתת אולי לא נותנים את התמונה המלאה אבל נותנים את התמונה המדויקת לגבי הנתונים של הפרת צו לפי סעיף 287(ב). אני אומר את זה לסיפור הזה. לפני שאני נותן את הנתונים, כאשר מגיע צו כזה לידי תחנת משטרה, הוא יכול להגיע מפני שהמשטרה מבקשת, או מישהו אחר, אבל זה מגיע בסופו של דבר לתחנת המשטרה. נעשים ביקורים רנדומליים, שבאים לבדוק אם אכן בעל הדבר באמת מקיים את הצו כהלכתו. עכשיו אעבור לנתונים עצמם: בשנת 2019 נפתחו 530 תיקים על הפרות צו. בשנת 2020 נפתחו 657 תיקים על הפרות צו. בשנת 2021 נפתחו 640 תיקים, נכון ל-23 בנובמבר.

זה עדיין לא סוף השנה, אבל אלה התיקים שנפתחו, ואני מדגיש שהם תיקים שקשורים להפרות צו. דבר אחד נוסף לגבי הנתונים: יכול להיות יותר מתיק אחד שנפתח בגין מישהו אחד שהפר.

יכול להיות נגיד פוגע,

שמפר את הצו שלוש או ארבע פעמים.

זה לא בהכרח 640. אם אני נותן נתונים, 640 תיקים ב-2021, אלה לא בהכרח 640 אנשים, אלה כנראה פחות. זו בדרך כלל המציאות. אני יכול להגיד שהנתונים המדויקים לפי התיקים,

287(ב), לא 287(א), שזה החלטות אחרות.

גם בהקשר הזה, הסיווג הוא על מנת להגיע לנתונים מדויקים ככל שניתן על השאילתה. הם באמת ניתנים, אני אגיד לך בדיוק איזה. עוד שנייה אחת, לא, זהו, לא פספסתי כלום, אלה הנתונים. חברת הכנסת רוזין, בבקשה. תודה רבה על התשובה.

אני באמת מציעה שאם מהשאילתה הזאת ומהשבוע הזה לפחות תצא בשורה שהמשטרה, מבחינת קטלוג הנושא, תוכל לומר כמה מצווי ההגנה הם בגין אלימות בתוך המשפחה, אלימות כלפי נשים, אני חושבת שזה יעזור לנו מול התופעה הקשה כל כך והמחרידה הזאת שאנחנו מתמודדים איתה, עלייה של 13% בתקופת הקורונה ובשנתיים האחרונות. אני רוצה לשאול בכל זאת כיצד בעצם נודע למשטרה על הפרת צו הגנה. אמרת שיש ביקורי פתע.

רוב המידע שמגיע למשטרה על הפרה של צווי הגנה, האם באמת הוא מאותם פיקוח וביקורים, או בעיקר בשל תלונה של האישה? משכך, מה קורה עם אותו מפוקח? איזה אמצעים נוקטת המשטרה כדי להגן על אותן נשים? האם מייד עוצרים אותו, האם מגיעים מייד? כלומר, מה האמצעים שננקטים? אנחנו יודעים שנושא האזיקון האלקטרוני, שעבר לא מזמן בכנסת בקריאה טרומית, עדיין תקוע. אז אשמח לדעת כרגע אילו אמצעים המשטרה נוקטת.

הפיקוח על הצווים האלה נעשה ככל הפיקוחים כולם. זה בדרך כלל מגיע ברמת התחנה, זה מגיע ברמת התחנה, זה מגיע כחלק מעבודת הפעילות השוטפת. מתלונה של האישה?

כאשר הצו מגיע, אמרתי שיש ביקורים רנדומליים, זה לא משהו שקבוע בשעה או בזמן.

שיש גם תלונה של אישה על הפרה.

יש היום תלונות על הפרה, שמסתבר שאולי יש פה דברים מאיימים, אבל הם לא נכנסים בגדר אותה הפרה שהייתה בצו שניתן. יש פה מנעד רחב מאוד. אבל יש מקרים,

שמגיעים בעקבות תלונה.

שזה מקרה שהיא מרימה טלפון או מגיעה למשטרה, ויש את המקרים הנוספים שבהם זה נעשה בצורה רנדומלית.

מבחינת הנתונים שנתתי, הם על אותם נתונים, נתונים של בין בני זוג. אלה הנתונים, זה לא באופן כללי. יש הרבה צווים שבכלל לא מגיעים לידיעת המשטרה כי הם צווים שנעשים בהליכים אחרים שלא מגיעים למשטרה, למרות שהם מוגדרים כצווים. תודה רבה. נעבור לנושא השני, שאילתות רגילות לשר לביטחון הפנים, ישיב סגן השר חבר הכנסת סגלוביץ'. שאילתה ראשונה, 243, של חבר הכנסת שלמה קרעי, חבר הכנסת קרעי איננו. נעבור לשאילתה הבאה: שאילתה מס' 287, של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, על הרצח של סלים חסארמה,

אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר.

18 באוקטובר 2021 נרצח המנוח סלים חסארמה, בן 44 מהכפר בענה, מירי לעברו מכיוון הכפר דיר אל-אסד הסמוך לכפר בענה. והוא הנרצח ה-15 מבענה בשנתיים האחרונות מאותה משפחה. רצוני לשאול: 1. האם נעצרו חשודים? 2. מדוע עד היום לא פוענח הרצח? 3. מדוע לא פוענח אף מקרה רצח מ-15 המקרים? חבר הכנסת סעדי, במקרה הספציפי הזה, הסיפור של מקרי הרצח בבענה הוא סיפור קשה, נתחיל בזה. הוא סיפור קשה, ולצערי מהלכים כאלה ואחרים של סולחות התפרקו גם הם. כלומר, זה אירוע שמלווה אותנו תקופה ארוכה. עכשיו לגבי השאלה הספציפית. לגבי הרצח, הוא לא פוענח ועדיין נמצא בחקירה. בדקתי טרם השאילתה את כל התיקים, שכל התיקים עדיין חיים ופעילים מבחינת הפעילות המשטרתית שלהם. אני רוצה להגיד שגם באזור הזה,

יש כוחות מאוד גדולים של משטרה שמושקעים בהקשרים האלה ובמעטפת שקורית שם, כי זה אירוע שמעבר לרצח,

כל אדם שנרצח, אלא גם של הביטחון הכללי של האנשים שגרים באזור שלא מעורבים באותו סכסוך. אני יכול להגיד שלפחות במקרה אחד באותם מקרים, אכן לא פוענח המקרה האחרון, יש תיק אחד שיש כתב אישום שמתנהל כנגד רצח משולש שהיה ליד קיבוץ דן, רצח של שלושה אנשים, גם כן באותו סכסוך. יש כתב אישום שמתנהל, יש חשוד בתיק הזה, יש נאשם בתיק הזה והתיק הזה מתנהל בבית משפט. אני יכול להבטיח לך, ובאמצעותך, למי ששומע, למי שמקשיב, שמעשי הרצח האלה בבענה, אבל גם במקומות אחרים, לא ירדו מסדר-היום, לא ירדו בעבר, בוודאי לא ירדו כאשר אנחנו נמצאים בתפקיד שלנו, והמשטרה תעשה את כל מה שהיא מסוגלת. אני אומר דבר נוסף, שהנושא של מקרי רצח מהסוג הזה, אני אומר עכשיו משהו כללי,

שהוא אינו דווקא על הרצח הזה, הוא משהו שאנחנו נצטרך לפצח אותו כנראה לא רק באמצעים הפליליים. באמצעים הפליליים בסוף צריך להגיע לחשוד ולהעמיד אותו לדין, אבל יש פה משהו שהוא עמוק יותר, שנצטרך ביחד כולנו, לא רק פה, איך מגיעים למצב הזה שמאירוע יחסית פעוט בתחילת הדרך מגיעים לשרשרת מעשי רצח נוראה כזו, שפוגעת לא רק במשפחות הקרובות אלא בכל תחושת הביטחון של התושבים באזור בענה, דיר אל אסד ועוד מקומות, כי זה לא רק שם. זה לגבי השאלה הממוקדת שלך, אדוני חבר הכנסת סעדי, בעניין. שאלה נוספת? תודה, כבוד סגן השר.

אני אישית מגיש שאילתות על כל הרציחות והפיענוח של הרציחות בחברה הערבית. הגשתי עכשיו על הרצח הזה של סלים חסארמה, ואני הייתי שם בכפר והייתי אצל המשפחות. באמת מדובר בסכסוך בתוך אותה משפחה, והסכסוך הזה גבה 15 קורבנות. ולפעמים הכתובת על הקיר, כך שחלק מהעניין זה למנוע את הרצח לפני שיקרה. אבל אם חס וחלילה קורה, אני שואל כאן באופן כללי על אחוז הפיענוחים, כי חלק מההרתעה נגד עבריינים ונגד ארגוני פשיעה זה לתפוס אותם ושיהיו מאחורי סורג ובריח למאסר עולם. אבל מתוך 113 תיקים בשנת 2020 אולי פוענחו 20%. סגן השר, היום כבר שברנו את השיא,

119. גם אחוז הפיענוחים בשנת 2021 הוא לא זה. לכן, אין פה הרתעה מהבחינה הזאת. אני יודע שאתם עושים עוד ועוד מהלכים, ואנחנו תומכים בחלק מהמאבקים, אבל אם אנחנו לא נשים את היד על הפושעים האלה, על הרוצחים האלה, זה יימשך. קודם כול אני מסכים איתך. אחוז הפיענוח צריך לעלות, הוא נמוך מדי.

לא על תקן של מתרץ תירוצים, בוא נראה את העובדות. יש כמה נושאים, ואני מסכים שבכל מה שקשור לפושעים ולארגוני פשיעה,

כל רצח הוא רצח וכל בן אדם וכל קורבן הוא קורבן שווא בהקשרים האלה, ומשפחתו נפגעת. אני אומר שיש סוג של אירועים וסכסוכים, ובענה הוא דוגמה רעה אבל הוא דוגמה, שזה בתוך אותה משפחה. יש מקומות שפחות קל, במקומות האלה, אני מדבר בצורה הכי גלויה: בסכסוך מן הסוג הזה, בתוך המשפחה, לא מדובר בעבריינים בהיבטים הרגילים, זה לא איסוף מודיעין ולא הדברים האלה. קרה משהו נורא בחברה הערבית, וגם אותו צריך לשים על השולחן: פעם גם כשהיה סכסוך דמים היו נפגעים אנשים מהמעגל הראשון. כיום, לצערי, כאשר יש סכסוך, אני קורא לזה בין עבריינים, אבל בין משפחות,

מה שקורה היום הוא שאנשים נקטלים ממעגל שני ושלישי ורביעי. לפעמים זה בן דוד של בן דוד, שגר במקום אחר בכלל. כן, זאת תופעה, אני שם את זה פה על השולחן. זו תופעה, והיא קשה. תפקידנו כמדינה למנוע את הכול. אני כן אומר שיש הבדל בין פיענוח של סכסוכים מן הסוג הזה,

פוענח פה בסופו של דבר, במאמצים אדירים שהשקיעו, אותו רצח משולש שהיה, רצח משולש, בקיבוץ דן. אבל אני לא איש בשורה היום. בהקשר הזה כן אהיה איש בשורה: עבריינים באשר הם עבריינים, כשהטיפול של המשטרה בהם הוא טיפול בעבריינים, כלומר כשמפעילים אמצעים חקירתיים,

סיגינטיים ואחרים, יהיה שינוי, משמעותי. עדיין נישאר עם הבעיה הגדולה של הסכסוכים האלה, ועם האלימות והרצח שקורים בתוך המשפחה.

רצח בתוך המשפחה בחברה הערבית, רצח נשים, לא רצח בתוך המשפחה, רצח נשים הוא בסדרי גודל גדולים יותר. וגם פה נצטרך לעשות עבודה, אני אומר שנצטרך לעשות עבודה כי פה באמת אני רואה בעיקר שותפות, זה הרבה מעבר לרק משטרה בהקשר הזה. אני רוצה לסגור את העניין. אני מבטיח לך ולמי ששומע: מעשי הרצח הנוראיים בבענה לא יורדים מסדר-היום, גם אם עדיין בפיענוחים פוענחו רק שלושה מתוך 15 הנרצחים שציינת עד עכשיו. תודה רבה. למרות שדילגנו על שאילתה מס' 243, אאפשר לחבר הכנסת קרעי להעלות את השאילתה. אנחנו נחזור לאחור: משטרת ישראל סירבה לאפשר ליהודים להסתובב עם ספר תורה במרכז עכו, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. מכובדי סגן השר, משטרת ישראל סירבה לאפשר ליהודים להסתובב עם ספר תורה במרכז העיר עכו בשמחת תורה. המשטרה הציבה תנאים למשתתפים במקום להגן עליהם. בעיר בישראל, במדינה היהודית, לא צריך לחשוש או לקבל תנאים לקיים טקס דתי יהודי בחגי ישראל. רצוני לשאול: האם השר מודע לאירוע, ומה בכוונתו לעשות כדי שלא יישנה? חבר כנסת, זה המקרה הקלאסי שאין קשר בין השאילתה לבין העובדות. אז אני שמח שיש לי את ההזדמנות להגיד שמה שנשאל בשאילתה הוא נחמד, הוא לא קשור למציאות. והתשובה היא נורא פשוטה: טוב שהמשטרה הציבה תנאים. מדובר פה בתהלוכה של הכנסת ספר תורה. היו תנאים לתהלוכה, שאחד מהם זה לתת את המספר, מדובר בשמחת תורה,

בואו, חברים, בואו, מדובר בשמחה, מדובר בתהלוכה, ומשטרה נותנת,

האמן לי שאני בקי יותר בפרטים משואל השאלה. אולי אתה לא מדבר על אותו אירוע. חבר הכנסת קרעי, אנחנו נאפשר לך שאלת המשך. חבר הכנסת קרעי, אתה גם,

היושב-ראש לא נזף, אני אנזוף: אתה איחרת עם השאלה וגם השאלה היא לא על העובדות. יש לך סיפור, באת עם סיפור. אחרי שסיפרת סיפור, אני אגיד לך מה העובדות. העובדות הן שהמשטרה ביקשה בתהלוכה להגיד תנאים. אחד מהתנאים, בתהלוכה רצו שיהיה רכב עם כריזה. אמרו להם: תביאו את מספר הרכב. זה כל מה שאמרו להם, אלה התנאים. הייתה תהלוכה,

הוכנס ספר תורה, הכול בסדר, בא לציון גואל.

תודה רבה. מה, בכל זאת יש לך, חבר הכנסת קרעי? הלוא, בוודאי. סגן השר מנותק מהעובדות.

העיתונאי יאיר קראוס פרסם כך: "עדכון עם צאת החג" זה לא הכנסת ספר תורה אני נותן שאילתה לעיתונאים,

תן לי להשלים את שאלת ההמשך. "עדכון עם צאת החג: התברר לי בחג שמשטרת ישראל סירבה לאפשר ליהודי עכו לרקוד עם ספרי תורה במרכז העיר, כפי שעושים מזה עשרות שנים, מחשש שהערבים יפגעו בהם. רק לאחר השתדלות והתחייבות של רב העיר שהוא ערב לביטחונם, אפשרה המשטרה למתפללים לצעוד בין בתי הכנסת בעיר". אם יש לך ביקורת על העיתונאים במדינת ישראל, אתה מוזמן לומר, אדוני סגן השר. אבל אלו העובדות כפי שפורסמו.

אין לי ביקורת על עיתונאים, יש לי ביקורת על שואל שאלה: אם אנחנו פה בכנסת שואלים שאלה על סמך קטע בעיתון, אז אתן לך את התשובה לא על סמך קטע בעיתון.

בסדר גמור, תודה, חבר הכנסת קרעי. אני שמח שאתה בעד תקשורת חופשית.

ב-6 באוקטובר, להבדיל מכם. די, חבר הכנסת קרעי. בסדר, תעלה את הסרטון אחר כך, בוא תקשיב לתשובה. ב-6 באוקטובר 2021, על פי הבקשה שהוגשה, לא על ידי רונן קראוס אלא רונן סרי, מטעם בית ספר קנדי, גרעין אומץ, להלן: המבקש, התבקש אישור לתהלוכה של 200 איש בין השעות 17:00 ל-18:30, בין בית הספר קנדי, גרעין אומץ, לבין בית הכנסת אברהם סרי ברחוב הגאולה. הבקשה כללה אישור לשימוש בכלי רכב עם מוזיקה. אדוני, אנחנו לא מדברים על אותו אירוע.

זה מ-28 בספטמבר, אדוני, האירוע שאני מתאר הוא מ-28 בספטמבר, לא מ-6 באוקטובר. אני מדבר על שמחת תורה, אדוני סגן השר, אז עם כל ההתנשאות והזלזול שלך, אתה לא מחובר לעובדות, אתה לא יודע על מה אני מדבר בכלל. לא, רק שנייה בבקשה, קרעי, יש כאן כנראה, בבקשה, סגן השר. אני מדבר על אירוע מ-6 באוקטובר. אז אתה לא מדבר על השאלה שלי. אם אנחנו מדברים על אירועים אחרים, נבדוק את האירוע האחר שאתה מדבר עליו, ואם הטעות נפלה אצלי,

תקבל תשובה מסודרת.

חבר הכנסת קרעי, תעביר את האירוע לסגן השר עם תאריך. הוא ישיב לך, אפילו באופן ישיר בכתובים. תודה רבה, אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, לשרת החינוך. חבר הכנסת חיים ביטון, איננו. סגנית השרה, נא תפסי מקומך. את משוחררת מלהשיב. לא לא לא, אין להחליף פתאום כששואל השאילתה שאל. יש גבול לאיחור, שהוא כמעט חצי שעה. אז גם חבר הכנסת,

שאילתה נוספת. תראו, אי-אפשר כך. אני עושה מאמצים אדירים לתת לאופוזיציה הרבה יותר לשאול, ככלי, מאשר לקואליציה, ב-75% 80%. לא יכול להיות שחברי הכנסת לא יגיעו. אני מאפשר את הדבר הזה, ואתם לא מגיעים ומאחרים. אז בבקשה, אני לא מאפשר את השאילתה עכשיו. אדוני היושב-ראש, אם היית מאפשר לי את השאילתה שלי, אז הייתי פה. חבר הכנסת אזולאי, אני משתדל לתת הרבה יותר, תיקח את הסך הכול הכללי. זה דיון מהיר, ולא הספקתי, לכן הצמידו, אני יודע שנתתי לך להיות שואל נוסף. שרת החינוך, אם שואל נוסף, אאפשר. אם חבר הכנסת ביטון יגיע, אני לא אאפשר לו.

חבר הכנסת מקלב, השרה תנסה להשיב על שאלת המשך, למרות שהיא לא נתנה את התשובה המרכזית. אשיב בשמחה. בבקשה. עוד שנייה, חבר הכנסת מקלב, בבקשה. תודה, תודה גברתי השרה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים על צמצום שעות תל"ן ושעות תל"ת לילדים על הרצף האוטיסטי ומוגבלויות אחרות, מחמש שעות לשעתיים שבועיות. שעות תל"ן הללו צומצמו, והמשמעות היא שהם יושבים באפס מעשה כשעה וחצי בכל יום, ואני שואל אותך,

האם משרדך אישר קיצוץ זה? והאם משרדך יפעל להגדיל,

זו בעצם השאילתה עצמה.

בבקשה.

תודה רבה, שאלת המשך. בבקשה, זאת הצעה לסדר-היום, בבקשה. אני חושב שזה מקובל בעניין הזה. מאה אחוז, אז היא כבר מגישה. חצי שעה,

חבר הכנסת, די,

אני ממילא עונה. הוא שאל את השאלה, תקבלו תשובה. תקבלו תשובה, הכול בסדר. הינה, למרות הכול השרה מתכוונת לתת לך תשובה. אני אומר לכם, אני מאפשר לאופוזיציה, מתוך הכרה שהכלים שנמצאים בידי האופוזיציה מצומצמים, אני הייתי שם. אני נותן לך הרבה יותר שאילתות, כ-75% 80% יותר מאשר לצד הזה. לכן אני דורש, לא מבקש,שאתם תגיעו בזמן, כי אני מחייב את השרים להגיע ולהשיב לכם. לא יכול להיות שרק היום שני חברי כנסת יאחרו, זה לא מכבד אתכם.

אני לא מדבר עליך ספציפית, חבר הכנסת ביטון, אני מדבר באופן כללי. אני עושה מאמצים לתת לכם פי כמה וכמה יותר. בבקשה, גברתי השרה. היא תשיב לך למרות הכול. רק שאלה נוספת, תאמין לי, אתם, בבקשה. ברשותך, אני אאפשר לו. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת מקלב, השאלה הנוספת למעשה מתכתבת עם השאלה המקורית, שאשיב עליה כמובן באריכות.

אני רק אפתח ואומר שהילדים לא יושבים בחוסר מעש, הילדים מקבלים את כל השעות שלהם. ועכשיו אני אשיב באריכות. זו גם התשובה לשאילתה שלך, ואני מניחה שאתם תצאו מרוצים גם ממנה. נתחיל בכך שתל"ן היא תוכנית לימודים נוספת שמוסדרת בחוק חינוך ממלכתי, תוכנית שאינה מחויבת להפעלה בכל מוסדות החינוך, לרבות מוסדות החינוך המיוחד, אלא יכולה להתקיים לפי דרישת הורי התלמידים ובמימונם, או ביוזמת הרשות המקומית או במימונה. תל"ן מאריכה את יום הלימודים מעבר לשעות שנקבעו בתוכנית הלימודים במשרד החינוך. מה שאתם שואלים, חבריי חברי הכנסת, הוא בעצם על תל"ת, שהיא תוכנית הלימודים התוספתית, שמתקיימת בחינוך המיוחד.

למה היא תוכנית לימודים תוספתית וזה לא כמו תל"ן שדיברתי עליה קודם? כי היא מתקיימת בעצם בכיתות של חינוך מיוחד שבהן אי-אפשר להאריך את יום הלימודים. למה אי-אפשר להאריך את יום הלימודים? כי יום הלימודים הוא ארוך ממילא. זה או בכיתות שבעצם לומדים בהן עד 17:00 או בכיתות שבהן יום הלימודים מסתיים ב-14:30, ואחר כך עד לשעה 18:00 יש בעצם מועדוניות. כך שאין באמת לאן למשוך את היום. לקראת שנת הלימודים הנוכחית, תשפ"ב, המשרד מצא לנכון לאזן בין הצורך לממש את שעות ההוראה במלואן ולקיים תהליכי הוראה ולמידה על ידי הצוות החינוכי והטיפולי, ובכלל זה כמובן תוכניות של הכנה לחיים, תוכניות התנסות בתעסוקה למבוגרים, שהן תוכניות משמעותיות וחשובות לקראת ההשתלבות של הבוגרים בקהילה, לבין הצורך לאפשר שעות העשרה גם לתלמידים הלומדים בבתי ספר שבהם לא ניתן להאריך את יום הלימודים. לכן, עדכנו את מכסת שעות התל"ת במתכונת רוחב: מחמש שעות לשעתיים. האיזון הזה כמובן נבחן פדגוגית אל מול כלל פעילויות ההעשרה הניתנות לתלמידי החינוך המיוחד, ונמצא שהוא נותן מענה ראוי לצורכי התלמיד. בוודאי ובוודאי שאין מדובר בחוסר מעש או בשעות שבהן לא לומדים, וכמובן שאין שום פגיעה בתלמיד מההיבט הזה. פעילויות ההעשרה ממשיכות להינתן ולהיות חלק משמעותי משעות היום של התלמיד בחינוך המיוחד, ואני אפרט: 1. מנהל בית הספר רשאי להוסיף פעילויות העשרה של עד 30% ממאגר שעות התקן שמתקצב משרד החינוך. פעילויות אלה מתבצעות על ידי צוות ההוראה של המוסד החינוכי במהלך יום הלימודים, והן מעבר לשעתיים שאושרו כשעות תוכנית לימודים תוספתית. 2. בבתי ספר רבים בחינוך המיוחד קיימים מתקני לימודים המאפשרים פעילויות העשרה מגוונות, כגון בריכות שחייה טיפוליות, פינות חי, גינון טיפולי, מתקני ג'ימבורי, מטבחים לימודיים וכו'. 3. לתלמידי החינוך המיוחד הממשיכים את יום לימודיהם במועדוניות של משרד הרווחה ניתנות פעילויות העשרה גם כן, במסגרת המועדונית. מועדוניות אלו פועלות כל יום מהשעה 14:30 ועד השעה 18:00. מה אנחנו בעצם אומרים כאן?

הילדים מקבלים את כל שעות הלימודים, לא נפגעת להם שעה אחת ביום. מה שקרה בפועל זה שעל השעות שמתקצב משרד החינוך וממילא הילדים האלה נמצאים בתוך המערכת, נוספו שעות העשרה.

שעת לימודים, במקום להתקיים כשעת לימודים התקיימה כתוכנית לימודים תוספתית. אגב, מי שמימן אותה הן הרשויות המקומיות. בנוסף, אגב. זה כפל תקצוב לשעה, בואו נגיד גם את הדבר הזה, כי פעם אחת משרד החינוך מתקצב אותה, היא נשארת במערכת, ופעם שנייה הרשות המקומית מתקצבת אותה, כי היא בעצם מביאה פעילות אחרת שהיא מחוץ לבית הספר. הנושא הזה עלה לדיון דווקא מהשטח, מקרב השלטון המקומי, שנדרש לשלם תשלום של אגרות חוץ מאוד מאוד גבוהות. לא כל רשות גם יכולה להרשות את זה לעצמה. פתחנו את הנושא הזה. צריך לומר שפתחו את זה עוד לפני שאני הגעתי, גם זה צריך להיאמר. פתחו את הנושא הזה, בדקו באמת את הדבר וראו שיש לנו כפל תקצוב על אותה שעה, שיש שעות העשרה שניתנות ממילא במסגרת השעות שנותן משרד החינוך כתקן, ולכן בשביל לייצר את האיזון ולאפשר בכל זאת משהו שיהיה אפשר להביא מחוץ לבית הספר, נתנו שעתיים במקום החמש. אני חושבת שזה עושה שכל לכולם. התלמידים לא נפגעים ולו בשעה אחת.

שואל השאילתה המרכזית, בבקשה. גברתי השרה, ראשית תודה רבה על התשובה המנומקת. רק אני רוצה לומר לך שאנחנו לא שאלנו את השאלה הזאת מתוך חיטוט שלנו בנתוני משרד החינוך. ברור לך שהדבר הזה עלה לנו מהשטח, מההורים. חברי מר אבי מימרן, שהבן שלו גם כן, יש לו בן כזה,

וגם לראש הממשלה החליפי יש בת כזאת, וגם הם דיברו בנושא הזה. הנקודה היא פשוט שהנתונים שאמרת לכאורה לא עומדים במבחן המציאות. נכון שהכסף הוא משופה לרשויות, העניין הוא שהרשויות הפסיקו לתת את זה. יכול להיות שכל מה שאת אומרת נכון ברמה המספרית,

האמיני לי, אני שמעתי את מה שאמרת, אני מכיר את הנתונים,

אני בחינוך כבר 21 שנה. עובדתית, נכון לרגע זה, הילדים הללו, שהם הילדים האחרונים ברצף, הילדים על הרצף האוטיסטי, במצב הקיים,

יכול להיות שבכל מה שאת אומרת את צודקת מספרית אבל עובדתית הם מוזנחים במשך כשעה וחצי-שעתיים כל יום, ויש מישהי או מישהו ששומרים עליהם בזמן הזה, ללא פעילות. אז יכול להיות שמבחינת תוכנית, זה דברים שקורים,

התוכנית שלך מוסדרת ומוצדקת.

ובדקתי את זה גם אתמול, הרשויות הפסיקו לתת את השירות הזה לילדים, ולכן יש ילדים אוטיסטים מוזנחים.

אני מבקש, ברשותך, לא שאני מבקש שתיתני לי תשובה. אולי תבדקי מול הרשויות עצמן למה זה קורה. אולי את צודקת, אבל זה לא ירד לשטח. אז ראשית אני רוצה לתת תשובה, כי זה חשוב מאוד. עובדתית, כשאתה אומר שמישהו שומר על הילדים, אותם אנשים שממלאים את שעות התקן זה אותם מורים של הילדים, שמלווים אותם במשך כל יום הלימודים. צריך רגע לדייק ולומר, זה לא כסף שהרשויות מקבלות ומעבירות לבית ספר,

זה כסף שהרשויות משלמות, כמו שמשלמים בתל"ן. אם אתה מכיר את מערכת החינוך כפי שאתה אומר, אז אתה יודע שגם את שעות התל"ן לא משרד החינוך משפה, אלא זה תשלומים שההורים משלמים, לפי מה שהם קובעים בתוך בית הספר. אותו כנ"ל לגבי תוכנית הלימודים התוספתית. מחליטים בין בית הספר לבין הרשויות שנותנים פעילויות, כמו רכיבה טיפולית או משהו אחר שרוצים להכניס לתוך בית הספר, והרשות המקומית משלמת את זה במסגרת העברת אגרה של תשלומי ילדי חוץ לתוך בית הספר או לרשות המקומית שמקבלת אותם. אז הסיפור הוא שלא הפחתנו שעות. לילדי החינוך המיוחד לא ירדה ולו חצי שעה ממערך יום הלימודים שלהם. פעילויות העשרה ניתנות גם במסגרת בית הספר. ואם יש בית ספר שלא פועל לפי מה שהוא צריך לפעול, תעביר אלינו נקודתית, ואנחנו כמובן נבדוק ונטפל. אבל על פניו התלמידים עצמם לא אמורים להיפגע. אני אגיד לך יותר מזה. כמי שנכנסה לכאן ואמרה שמבחינתה שאני כשרת חינוך לא מוכנה שלא יהיו יותר פעילויות העשרה, אני חושבת שצריך שיהיה חינוך בבית הספר ולא רק מה שאנחנו נשאבים אליו, לכל המרוץ אחר ההישגים. כשאתה פנית אליי בדקת את זה באמת בחרדת קודש.